כנס מיוחד הישיבה המאה-ושלושים-ושמונה של הכנסת העשרים-ושלוש יום רביעי, ד' בניסן התשפ"א (17 במרץ 2021)

שעה 11:00 תוכן העניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 3 מזכירת הכנסת ירדנה

כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה וקריאה שלישית: הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"א 2021, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 33), התשפ"א 2021. דוח ביקורת שנתי מס' 71ב' של מבקר המדינה, שהוגש לכנסת ביום שני ב' בניסן התשפ"א, 15 במרץ 2021. הסכם בין-לאומי בדבר הצטרפות מדינת ישראל לאמנת מועצת אירופה מס' 197 בדבר פעולה נגד סחר בבני אדם.

תודה רבה.

אנחנו עוברים לנושא הראשון על סדר-היום, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 33), התשפ"א 2021. יציג את התקנות השר מיכאל ביטון בשם שר הבריאות, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 33), התשפ"א 2020, לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש.

חבריי וחברותיי חברי הכנסת, מונחת בפני הכנסת הצעה לאישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 33), התשפ"א 2020, לפי סעיף 4(ד)(2)(ג) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, התש"ף 2020. בהתאם למנגנון החוק, תקנות מכוח החוק יידונו בוועדה בכנסת בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק, ואם לא קיבלה הוועדה החלטה בתוך פרק זמן זה, על יושב-ראש הכנסת להביא את התקנות להצבעה במליאה. לפיכך מובא לאישורכם תיקון מס' 33 לתקנות שבנדון. עיקרו של תיקון זה עוסק באפשרות לקיים כנס בחירות במתכונת תו ירוק, בדומה לתנאים שנקבעו עבור אירועי תרבות ותו ירוק נכון למועד התקנת תקנות אלה. כמו כן, התקנה כוללת כמה תיקונים קטנים נוספים, משלימים, לנושא התו הירוק, הכול כמפורט בהצעה שבפניכם. אבקש את אישורכם לתיקון זה. ללא אישור המליאה לתקנות יתבטלו ההוראות הללו.

תתבטל האחריות הפלילית לעשיית עבירות הנובעות מהתקנות הללו, יוחזר כל קנס ששולם בגין הפרתן ויתבטלו הליכי אכיפה שננקטו בשל עבירות כאמור, ככל שאלה התקיימו. לפיכך, אבקש מכם לאשר תקנות אלה בהתאם להצעה המונחת בפניכם. תודה רבה.

יש לנו כאן רשימת דוברים: חבר הכנסת משה אבוטבול,

חבר הכנסת שבח שטרן,

חבר הכנסת אוריאל בוסו, אף הוא איננו. משום כך, אנחנו יכולים לעבור להצבעה. נא לשבת. אני אאפשר כמובן למי שמקומו למעלה להצביע מכאן. נא לשבת. חברי הכנסת האוזר וגינזבורג, אנא, לשבת, כדי שאנחנו נוכל לעבור להצבעה. אם כן, אני עובר להצבעה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 33), התשפ"א 2021. הצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 33), התשפ"א 2021, נתקבלו. האם מישהו רוצה שאני אוסיף את קולו? לא נראה כך. מעולם לא הרגשתי שיש לי כוח הצבעה כל כך חזק ומשמעותי כפי שזה

רבותיי,

אני קובע שברוב של אחד בעד, בלי מתנגדים ובלי נמנעים, מה שנקרא פה אחד, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות

אדוני היושב-ראש, כבוד השר ביטון, חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, אני מתכבד להציג כאן, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, שהכינה את ההצעה הזאת לקריאה שנייה ושלישית, את ההצעה הזאת, שעיקרה הוא הסמכות של הממשלה להכריז, "מכריזים בזאת", כמו שנאמר פעם, שאפשר לקיים את חובת הבידוד של מי שנכנס לישראל, הוא יוכל לקיים את חובת הבידוד עם צמיד אלקטרוני, כלומר עם פיקוח טכנולוגי במקום השהייה במלוניות. מבחינת האפשרות של המדינה לאפשר כניסה לישראל, החסם העיקרי היה המלוניות והיכולת שלנו להכניס מספר גדול, ולכן ההסדר המוצע בהחלט ישפר מאוד את האפשרות,

במובן הזה,

ומאפשר ליותר אנשים לממש את זכותם כאזרחים ולהגיע לכאן לארץ.

אני רוצה לומר משהו עקרוני בהקשר הזה. עכשיו סיימנו דיון בוועדת החוקה, וזה חידד לי את הדברים עוד יותר. בעצם כאן, בחוק הזה שמצביעים עליו, אנחנו מקילים, מכיוון שאנחנו מאפשרים לאנשים,

להסתפק בפיקוח אלקטרוני במקום לחייב את האדם להיות בהסגר במלונית.

אף על פי כן נשמע ואנחנו שומעים את קמפיין המתנגדים לצמיד בחלל האוויר שלנו. אני אומר כאן לאזרחים, למתנגדים המעטים, לכולנו ולמחייבים הרבים דבר עקרוני, כיוון שזה שיבוש עמוק בשיח הזכויות שלנו: בעבר, לאורך אלפי שנים, היו רק מעט מאוד אנשים עם זכויות, הייתה אצולה, לה היו קרקעות, היא קבעה מי יתחתן עם מי ומי יגור איפה, ולרוב האנשים היו רק חובות ולא היו להם זכויות. ברוך השם, בעידן החדש, בעידן הליברלי, הדמוקרטיה יצרה שינוי והשתנו פני העולם לטובה, וגם לרוב יש זכויות. לכל אדם יש את הזכויות הטבעיות שלו. זו מהות המהפכה. כמו כל דבר, לפעמים המטוטלת הולכת לקצה השני ומייצרת שיבוש נורא עמוק בשיח הזה של הזכויות, והינה לפנינו אנשים שמתנגדים לצמיד האלקטרוני. ההתנגדות לצמיד האלקטרוני, מה היא טומנת בחובה? התנגדות לצמיד שכל יחיד צריך לענוד בינו לבין החברה. כלומר, השיח הזה של זכויות הפרט, השיח הקיצוני הזה של זכויות הפרט, מה הוא הותיר לאדם? אדם יחיד, תלוש, דואג רק לעצמו. השר מיכאל, כל הצד הגבוה של האדם, האדם כיצור חברתי, האדם שמחויב לחברה, כל זה נעלם. בשם מה? בשם כבוד האדם וחירותו. אתה יודע, פעם אמר פרופ' שביד לפרופ'

אתה ביזית את האדם, לא רוממת אותו בכבוד האדם וחירותו.

כי הפכת אותו לאדם בודד, אדם מטריאליסטי, שדואגים רק לזכויות הנמוכות שלו. איפה האדם החברתי? איפה האדם עם צלם אלוהים? איפה האדם שמחויב לחברה? שיח הזכויות שלנו, אדוני היושב-ראש, הולך ומקצין במצב כזה, שאנחנו צריכים היום בוועדת חוקה לומר למעסיק שרוצה להגן, הרי פה לא מדובר רק על החובה של היחיד, החובה של היחיד לדאוג לחברה, להיות חלק מחברה, כי האדם הוא יצור חברתי. אז באה המדינה, וזו החובה הכי בסיסית שלנו: להגן על החיים של האזרחים האחרים, ובשם התפיסה המעוותת הזאת של זכות פרט, שהפכה מזמן למשהו מאוד מנותק ורדוד, באים אלינו בביקורת,

שמגינים על הזכות הכי טבעית של היחידים ועל שלום החברה. אנחנו כאן נאשר, אני מקווה, פה אחד את הצמיד האלקטרוני, שקודם כול הוא הקלה, מכיוון שהוא מאפשר לאנשים להיות בביתם במקום לחייב אותם להיכנס למלוניות. דבר שני, הוא המינימום המצופה ממדינה דמוקרטית,

בעידן הליברלי, שלא איבדה את האיזון הסביר בין זכויות היחיד,

המסורת שלנו, המסורת היהודית, אף פעם לא הייתה בעד דיכוי היחיד כמו באותן תרבויות עתיקות, אבל מעולם לא ראתה את היחיד מנותק מעמו, מחברתו ומהחובה שלו לדאוג לחברה ולדאוג לעם, ובוודאי לענוד את הצמיד הזה.

אדוני היושב-ראש וחבריי, הצמיד הזה זה לא רק הצמיד האלקטרוני. אנחנו מסמלים בזה שכל יחיד בחברה שלנו מוצמד, מחובר, לחברה ומחויב לה, וגם אנחנו כחברה מחויבים לו ומחויבים לחברה כולה.

מבקש בזאת בנהלים הרגילים להעלות, נהלים שאני עוד לא מספיק בקי בהם, להעלות, בנוהל הרגיל,

הצעת החוק לצמיד אלקטרוני כאן בכנסת.

תודה רבה לחבר הכנסת עמית הלוי.

להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אך ישנן בקשות רשות דיבור. ראשונה, מרב מיכאלי, איננה. שנייה, מיקי חיימוביץ' נמצאת גם נמצאת. בבקשה. אין ספק שאחרי שהבקענו שלושה שערים במשחק אחד, הכול אפשרי. נכון. כמו שאתה יודע, לדרבי חוקים משלו. איך אומרים? לא צריך להשבית את השמחה כל כך מהר. אתה צודק.

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. גברתי מזכירת הכנסת, חבריי וחברות הכנסת, אני רואה את הדברים קצת אחרת, חבר הכנסת הלוי. אני מבקשת לקרוא כאן חלק מהצעת חוק שהונחה לפני ארבע שנים תמימות על שולחן הכנסת,

פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה), התשע"ז 2017. כך אומרת ההצעה: "אין להתעלם מכך שהפעלת פיקוח אלקטרוני על מי שהוצא כנגדו צו הגנה, תגרום לפגיעה בזכויות יסוד של המפוקח, כגון: הזכות לכבוד, הזכות לפרטיות והזכות לשמירה על חזקת החפות, הקבועות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו". עוד נכתב בהצעה כך: "הפיקוח האלקטרוני לא יופעל בכל מקרה בו ניתן צו הגנה, אלא רק במקרה שבו אותו אדם הפר צו הגנה קודם, או הורשע בעבר בעבירות אלימות, או בנסיבות מיוחדות בהן בית המשפט סבור כי פיקוח אלקטרוני הוא הכלי הראוי באותו מקרה, בין היתר בשל מסוכנות מי שהצו הוצא נגדו, ומסיבות מיוחדות שיירשמו". הצעת החוק הזאת כולה מנוסחת מאוד מאוד בזהירות ובקפידה, וכמו שאני קראתי בפניכם, היא מתייחסת לנסיבות מיוחדות של עבריינים שכבר הפרו צו הרחקה כנגדם בעבר. הצעת החוק הזאת, שמונחת על שולחנות ועדות הכנסת כבר שנים, 15 שנים מנסים להעביר הצעת חוק דומה כזאת,

ונראה שהסיבה העיקרית היא באמת הכבוד הרב שרוחשת הכנסת לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, אפילו במקרה של עבריינים מורשעים. היום אנחנו כאן נדרשים להצביע בעד הצעת חוק עם משמעויות דומות ופגיעה נרחבת בחוקי-יסוד. אבל בניגוד לכבוד שהופגן כאן בכנסת בעבר, היום חברי הכנסת בעצם עומדים לדרוס חוק-יסוד, וכל זה לא כדי להגן על החברה מעבריינים מורשעים, אלא מאנשים שאין להם שום עבר פלילי, שכל החטא שלהם היה שהם עלו על מטוס בדרך חזרה למדינה הדמוקרטית שבה הם חיים. על שולחן הכנסת עמדו חלופות שונות, ואנחנו דנים בהן הרבה פה, החל ממערך בדיקות מתקדם ומהיר בכניסה לארץ, דרך תקצוב מערך האכיפה למבודדים, יצירה של אכיפה יעילה ואפקטיבית. לא הצלחנו ממש לעשות את הדברים האלה, אז הכי קל זה לדרוס חוקי-יסוד,

אזיק אלקטרוני. לא הצלחנו 15 שנה לחוקק פה חוק מכיוון שהוא פוגע בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, והינה היום, בהליך מהיר, ובעיניי אפילו בלתי מתקבל על הדעת, אנחנו מחוקקים כאן חוק כזה. אני חושבת שכמו בכל המשבר הבריאותי שאנחנו חווים בשנה האחרונה, אנחנו בוחרים פה את הפתרון הקל, שרומס את זכויות האזרחים ומוריד לחלוטין את האחריות מהמדינה. והמדינה היא אחראית. הפתרון הזה, שמעמיד באופן מיידי את האזרח בעמדת הפושע, בסך הכול מייצג את הדרך שבה כל משבר הקורונה הזה מנוהל, ממשלה שלא סומכת על האזרחים,

במקום ליצור אמון והבנה הדדית בית המחוקקים בוחר בדריסת זכויות אזרח, והתוצאה היא הידרדרות הדמוקרטיה הישראלית ומשבר כלכלי ובריאותי שמנוהל בצורה שלא מיטיבה עם אף גורם במשוואה. אני רק רוצה שתשימו לב לשני סעיפים בחוק הזה שהיום מצביעים עליו. למשל, צריך גישה ל-Wi-Fi. אם בן אדם גר באוהל בדואי, גר בפזורה הבדואית, הוא לא יכול להיות עם הצמיד, והחלופה הזאת לא מתאימה לו, או אם הבן אדם הזה חייב לנסוע ברכב פרטי משדה התעופה לביתו, ואם אין לו רכב פרטי ואין לו כסף לרכב פרטי, אז הינה חוק שמפריד בין עניים לבין עשירים. זה החוק שאנחנו מעבירים פה היום. ואני רוצה להזכיר שכל הדבר הזה קורה עמוק בתוך תקופת בחירות, ותסתכלו על הכנסת,

מה קורה פה: 98% מחברי הכנסת עסוקים בקמפיינים ובמסעות בחירות ולא נמצאים פה על מנת להקדיש את תשומת הלב הראויה לחוקים כל כך רציניים ומשמעותיים שאנחנו מעבירים פה ככה. אז אני מרגישה שאנחנו נמצאים במדרון חלקלק, ואני מרגישה שיש לנו את החובה המוסרית להגן על תושבי המדינה ממחלת הקורונה תוך כדי פתיחה אחראית של הגבולות. זה חשוב מאוד, אבל באותו הזמן יש לנו את החובה לספק פתרונות לכלל האזרחים ללא אפליה ולשמור על עקרונות יסוד של הדמוקרטיה הישראלית. המתווה הזה שבו אדם, כשהוא נכנס לגבולות המדינה, יענוד על גופו צמיד שמנטר את מיקומו בכל רגע נתון, וזאת בלי שהוא ביצע אף פשע או הפר בידוד בעבר, בעיניי פשוט לא עומד בסטנדרטים של מדינה דמוקרטית וחופשייה. יש פתרונות אחרים לאכיפת בידוד, יש כאלה פתרונות שפוגעים בצורה הרבה פחות אנושה בחופש הפרט, והם לא נבחרו. לכן אני אצביע נגד הצעת החוק הזאת.

תודה רבה. אם כן, מאחר שתמה רשימת הדוברים ולהצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אנחנו יכולים לעבור להצבעה בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. אני אאפשר כמובן להצביע מכאן. אתה רוצה להשיב, חבר הכנסת הלוי?

אני אאפשר להצביע מהאולם גם למי שמקומו למעלה, אז אין צורך לעלות. הפוך, חברת הכנסת חיימוביץ', הפוך, כל כך הפוך. את רוצה שאנחנו במדינת ישראל נאפשר?

בחברה בריאה,

מגיעה לארץ ויש חשד שאת נושאת את הנגיף, הרי את לא היית מעלה על דעתך לצאת, נכון? זאת חברה בריאה. חברה בריאה בכלל לא צריכה, במוסר הבסיסי הזה של אחריות של האדם לחברה שלו, לחברים שלו, לעם שלו, למדינה שלו,

מהסוג המוסרי הזה, הרי לא היה מעלה על דעתו לצאת מהבית בכלל, לסכן אחרים. לא היה מעלה על דעתו לסכן אחרים. זו חברה בריאה, קודם כול. למה אנחנו עושים את החוק הזה? כי בכל חברה יש שוליים, ואנחנו חושדים שאולי יש אנשים,

ביאח"ה יש כלל כזה: כשיש חשד לפלילים אז פותחים בחקירה. אנחנו חושדים, ככה טבע האדם,

אנחנו חושדים שהאדם הזה יצא ויהרוג אנשים. מה את רוצה שנעשה?

על הזכות הטבעית הכי בסיסית, הזכות לחיים, לפני כל שיח הזכויות, יש אפשרויות אחרות, אתה בדקת אותן, סוף-סוף מדינת ישראל החליטה שאפשר להכריח אנשים שעולים על מטוס להיבדק ולהביא בדיקה, אתה בודק אותם בכניסה למדינת ישראל, אתה מפעיל פעולות אכיפה כמו שצריך על מבודדים בביתם. האופציה הזאת קיימת בכל העולם. אין שום מדינה אחרת שאוזקת באזיקים אלקטרוניים את האזרחים שלה.

קודם כול, זה בהסכמת האדם, לפי החוק שאת תצביעי, ממליץ לך עדיין להצביע בעדו. זה בהסכמת האדם. הוא צריך להסכים, אחרת הוא יכול ללכת למלונית. אם את היית בדיונים אצלנו בוועדת החוקה היית רואה את ההשלכות, היית רואה את המלוניות שקרסו, היית נמצאת שם, תבואי פעם אחת ללובי של מלונית, תביני עם מה מדינת ישראל צריכה להתמודד. ובמדיניות ציבורית בוחנים בין חלופות.

אז יש חלופות אחרות. בחנו את החלופות, יש להן השלכות, גם השלכות על תקציב המדינה, גם השלכות על היכולת המעשית. תדברי פשוט עם אנשי הוועדה שהיו במלוניות, תביני שזאת החלופה הכי בסיסית. אבל ההתנגדות העקרונית שלך, כאילו אנחנו אוזקים, ברור שאנחנו אוזקים אנשים, ברור שאנחנו מכניסים לכלא אנשים, ברור שאנחנו מגבילים זכויות פרט, מה השאלה. זה תפקידה של המדינה לעשות את זה. היא עושה את זה למען, רק אמרתי שאתה לא הצלחת לחוקק את זה על אנסים ואנשים שפגעו במשפחה שלהם,

ואם זה מוצדק ולא הצלחנו, כי זה בעייתי, אז זה לא כבוד שהכנסת רחשה לאדם. כמו שאמרתי, זה ביזוי האדם, זה לא כבוד. הכבוד לאדם,

האדם הוא אדם שלם, הוא לא אדם פרטי, נבדל. אל תהרגו את האדם, אל תהפכו אותו לאטום. אנחנו לא חברה של אטומים, אנחנו חברה, אנחנו עם, אנחנו מדינה, אנחנו בני אדם. כל השיח השטוח הזה של זכויות אדם, שהופך את כולנו לכלום ושום דבר,

באופן טבעי, האדם השלם היה צריך לדאוג לחברה שלו. אתה מעלה על דעתך, אדוני היושב-ראש, אם אתה היית מסכן אנשים,

יריב לוין היה מעלה על דעתו באופן טבעי? איזה בן אדם היה מעלה על דעתו לסכן אחרים? אז באה המדינה ושומרת על הזכויות לחיים, לא על זכות התנועה שאת מדברת בעדה או זכות החופש. ועושים את זה בעדינות. אגב, לא מפקחים על מי שנכנס אליו הביתה. הרי יש עוד כשלים בחוק הזה, הרי לא מפקחים על מי שנכנס אליו הביתה וכו'. מנסים לשמר, רק אומרים לו: אתה פה.

מגבילים את חופש התנועה שלך בשביל זכות לחיים אחרים. ואת לא צריכה להתנגד לזה,

פשוט לא צריכה להתנגד לזה. תודה רבה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אנחנו יכולים לעבור להצבעה בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה. הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"א 2021, כאמור, בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה, בהיעדר הסתייגויות.

סעיפים 1 8 נתקבלו. אני אוסיף את הקולות של מי שמקומם למעלה: חבר הכנסת הלוי, בעד, חברת הכנסת וסרמן לנדה,

חברת הכנסת יוגב,

חברת הכנסת חיימוביץ' נגד,

אז אם אני יודע לספור, התוצאה היא ארבעה בעד ומתנגד אחד, אין נמנעים. משכך, אני קובע שהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"א 2021, התקבלה בקריאה השנייה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק בקריאה השלישית.

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"א 2021, נתקבל. שוב, אני מוסיף את הקולות של חברי הכנסת

(הישיבה נפסקה בשעה 11:27 ונתחדשה בשעה 06:44.) חברות וחברי הכנסת, אנחנו מחדשים את הישיבה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (תיקון),

2021, שהחזירה ועדת הכספים. עוד הונחו על שולחן הכנסת הודעותיו של שר הבריאות חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין על מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עידן רול, יוליה מלינובסקי קונין וג'אבר עסאקלה

על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אריאל קלנר ויאיר גולן בנושא: הפעלה מיידית של תשתיות המוזיאונים ברחבי הארץ לטובת פעילות העשרה והפוגה לתלמידי ישראל הסגורים בביתם, על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מיכל שיר סגמן, מיקי לוי וסמי אבו שחאדה בנושא: מדיניות משרד התרבות מביאה לקריסת ענף התיאטראות

לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה, ויציג אותה, בשם יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. בינתיים, עד שחבר הכנסת כץ יגיע לדוכן, מזכירת תמסור הודעה נוספת, בבקשה. אני מקריאה מכתב שקיבלתי ממזכיר הממשלה שמופנה אליי, כאמור בתקנון: אבקש להודיעך כי הממשלה תומכת הצעת חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (תיקון), התשפ"א 2021, העולה לאישור במליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית והכוללת את סעיפי ההסתייגות של שר האוצר שאושרו בוועדת הכספים של הכנסת ביום 17 במרץ 2021, נספח מס' 1399/א' ומסכימה לעלותה התקציבית. חתום: מזכיר הממשלה.

חבר הכנסת כץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי השרים,

סגן השר, כל הלוחמים שנרתמו למען המשימה שאנחנו כבר כמעט 24 שעות מנסים להשלים אותה וסוף-סוף באמת הגענו לרגע,

שר האוצר, שאחרי הסיורים בעסקים לראות איך האנשים מקבלים את המענקים, הגעת לפה, מאתמול עד שזה לא יסתיים כמו שצריך, אז שאפו. אני מתכבד להציג בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק אנשי דרום לבנון ומשפחותיהם (תיקון),

שיזמה הממשלה. עם סיום מבצע שלום הגליל בשנת 1982 נערכו כוחות צה"ל מחדש ברצועת הביטחון בדרום לבנון. אף שהמבצע הסתיים, הלחימה באזור זה נמשכה עד נסיגת צה"ל בשנת 2000. לפני כמה חודשים המליצה ועדה ציבורית שמינה שר הביטחון בראשות רב-אלוף במילואים שאול מופז, להוקיר את הלוחמים שלקחו חלק בלחימה ברצועת הביטחון בדרום לבנון ואת חיילי צה"ל שתמכו במאמץ הלחימה בגזרה באמצעות מתן אות מערכה. בהתאם להמלצות אלה ובהתאם להוראות חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל אישרה הממשלה ביום י"ז באדר התשפ"א את הצעת שר הביטחון למתן אות מערכה לציון השתתפותם של חיילים במערכה ברצועת הביטחון בדרום לבנון.

לא רק חיילי צה"ל לחמו ברצועת הביטחון בתקופה שממבצע שלום הגליל ועד נסיגת צה"ל מלבנון. לצידם של חיילי צה"ל לחמו חיילי צבא דרום לבנון, שתרמו רבות לביטחון יישובי הצפון, ובמקרים רבים אף שילמו על כך בגופם ובחייהם. חלק מחיילי צד"ל נכנסו לישראל לאחר הנסיגה והשתקעו בה. בשנת 2004 אף נחקק חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם, ובמסגרתו הוסדר מעמדם באמצעות מתן אזרחות, ניתנו להם מענקי הוקרה, הוחלו עליהם חוקי השיקום וכן נקבעו הוראות בדבר מציאת פתרונות תעסוקה ודיור. מטרתה של הצעת החוק שאני מציג בפניכם היא לאפשר לשר הביטחון להעניק את אות המערכה גם לאנשי צד"ל, לפי תנאים שייקבעו באישור הממשלה. כך תוכל להביע המדינה את הוקרתה לאנשי צד"ל באופן זהה להוקרתה את חיילי צה"ל שלחמו לצידם. לאחר אישור הצעת החוק בוועדה ביקש שר האוצר להגיש הסתייגות להצעת החוק כך שיתוקן החוק להגדלת ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים בנוגע למענקי סיוע בהתמודדות עם נגיף הקורונה לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים. לפי התיקון המוצע, ישונה אופן החישוב של המענקים כך שניתן יהיה להביא בחשבון את שנת המס 2018 לשם חישוב המענק הסוציאלי שמגיע לפי החוק האמור בשנת 2021, בדומה למענקים שהשתלמו בעת תקופות הזכאות בשנת 2020. ההסתייגות התקבלה בדיון בוועדה ושולבה בנוסח הצעת החוק שלפניכם. אציין כי כבר בעת חקיקת התיקון לחוק להגדלת ההשתתפות בכוח העבודה בחודש יולי 2020 ביקשה הוועדה לאפשר את החישוב לפי הדוח השנתי לשנת 2018 או לשנת 2019. להסתייגות השר יש מקור תקציבי, היא אושרה בוועדת שרים, והממשלה הביעה את הסכמתה במשאל טלפוני. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות אך הוגשו בקשות רשות דיבור. אבקש לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. לסיום, אני רוצה רק להוסיף, אדוני היושב-ראש: אנחנו ממשיכים היום את הצעד החשוב שמעניק סיוע משמעותי לעצמאים ובעלי עסקים. אלו יוכלו לקבל את המענקים הסוציאליים לשנת 2021 לפי הירידה, וזה משהו שאנחנו רצינו לעשות מלכתחילה,

כשהבנו שזה מאפשר רק את 2019 והתחילו כל הפניות אלינו, הבנו שחייבים לעשות משהו כדי לתקן, כפי שעשינו תמיד בוועדת הכספים, היינו מעבירים דברים. אנחנו לא מושלמים. כל פעם התגלו בעיות, קיבלנו בעיות מהציבור, ותיקנו בהתאם כל הזמן בוועדת הכספים. גם פה הזעקה של אותם עצמאים נשמעה, שזה בעצם רשת הביטחון הסוציאלי, זה כמו שנותנים מענק למי שנמצא בחל"ת,

ובאמת לתדהמתי, פעם ראשונה גם נחשפתי ככה למה שקורה בוועדת שרים, זה היה אצלך אפילו בלשכה עם הזום, ובאמת נדהמתי לראות כל מיני פקידים ויועצים משפטיים שבאמת לאורך כל היום כאילו ניסו שזה לא יעבור, כאילו ניסו לחבל. אני לא יודע אם זה באמת התפקיד שלהם וזה מה שהם צריכים לעשות. מן הצד השני יש פקידים ויועצים משפטיים שאומנם מציפים לך את הבעיה אבל גם מביאים לך את הדרך לפתרון, וזה בדיוק התפקיד וזה מה שהם צריכים לעשות, לא רק להביא בעיה ולהגיד: אי-אפשר. כשיועץ משפטי או כשפקיד כלשהו אומר דבר כזה, אני לא חושב שזה התפקיד שלו וכך הוא צריך לנהוג.

תפקידך גם להביא את הפתרון. ופה אני רוצה באמת להודות ולציין לשבח את שגית, היועצת המשפטית של הכנסת, שניסתה באמת בכל דרך להגיד לנו מה אי-אפשר אבל גם מה דרכי הפעולה שכן אפשר להביא, כי בסוף כולנו פה משרתים את אזרחי ישראל ורוצים לעזור להם ולהביא פתרונות. וכדאי שאותם פקידים, שבאמת אומרים: אי-אפשר, זה לא חוקי וזהו,

ילמדו מאותם משרתי ציבור שרואים גם איך אפשר לפתור, מביאים את הפתרונות איך אפשר לעזור לאזרחים.

אני רוצה לברך על ההסתייגות את שר האוצר ואת ראש המטה שלו תמיר כהן, שבאמת עשה עבודה נפלאה, הוא כבר ער,

עוד מעט יותר מ-24 שעות. כל הכבוד, תמיר, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה לחבר הכנסת אופיר כץ. כאמור, להצעת החוק אין הסתייגויות, אך היא כוללת הסתייגות של שר האוצר שאושרה בוועדה, ואני מזמין את שר האוצר ישראל כץ להסביר את פרטי ההסתייגות שהתקבלה והוספה לנוסח החוק שבפנינו. אדוני היושב-ראש יריב לוין, השר מיכאל ביטון וכמובן חברות וחברי הכנסת שנמצאים, הרגע הזה הוא רגע מאושר עבורי ועבור כל מי שנמצא כאן ונטל חלק במבצע אמיתי של ערבות הדדית כדי לתקן עוולה שהתהוותה בכך שאותם מענקי סיוע לעצמאים ובעלי העסקים, שניתנו אכן באופן מדויק במאמץ מרוכז, פתאום נגדעו בחלקם עקב שורה בחוק שבעצם הרעה את מצבם וגרמה לקיצוץ המענקים שהם קיבלו ועומדים לקבל. לכן התגייסנו כדי לתקן את זה, והיה כאן ממש מבצע. עכשיו כבר אפשר להגיד בוקר טוב. אני הגעתי לכנסת אתמול בערב, נשארתי עד היום, וביחד החזירו אותי 22 שנה פלוס לימיי כחבר כנסת מתחיל של לילות שימורים למען המטרה הכי ראויה שיש, כדי להראות לעצמאים, לבעלי עסקים, לכל מי שצריך לסייע לו, שאנחנו עומדים על המשמר ולא נאפשר פגיעה. קודם כול לגבי נקודות מרכזיות, לגבי ההסתייגות שנכנסה, קודם כול זה היה דחוף, היינו חייבים למצוא בדחיפות פתרון שיחזיר את ההשוואה בירידה של שנת 2021 לירידות שהיו או בשנת 2018 או בשנת 2019, לגבוה מבין שתי השנים, שזה מאפשר בעצם לעוד קבוצה מאוד גדולה לקבל מענקים יותר גבוהים. הדבר השני, אומדן העלות שבוצע על ידי האוצר של התוספת שהחזרנו זה 500 מיליון שקלים שהיו נגרעים מאותם עצמאים, מאותם בעלי עסקים, שנאבקים, שיוצאים עכשיו בעצם בסוף תקופת הקורונה, תחת התו הירוק, תחת החיסונים. המשק נפתח, ומאוד מאוד חשוב היה עבורנו לוודא שהם יקבלו את הסכומים האלה כפי שיקבלו. הדבר הנוסף, יש מקור תקציבי, קיים ומתוקצב בתוך תוכנית הקורונה, משום שמראש משרד האוצר, כאשר העברנו כאן בלילה את התקציב ההמשכי ואת קופסת הקורונה, העברנו מעל 50 מיליארד שקלים שמיועדים למענקים מינואר עד יוני גם כן, ובתוכם הסכומים האלה. לכן הסכומים האלה, אותו חצי מיליארד, נמצאים בתוך ה-50 מיליארד ומעל 50 מיליארד שאנחנו צריכים לשלם ונצטרך לשלם עבור המובטלים, החל"ת, עבור העצמאים, עבור אנשי העסקים וכל מה שקשור לקורונה. הדבר נוסף, התיקון הזה אכן אושר על ידי ועדת השרים לחקיקה ועל ידי הממשלה. אני מודה לשר הביטחון בני גנץ שבראש ועדת השרים לחקיקה, כמובן לראש הממשלה ולכל השרים, קודם כול על זה שוועדת השרים לחקיקה אכן אישרה את ההסתייגות הבלתי-שגרתית הזאת, הלא-שגרתית. בעצם לקחנו חוק של צד"ל, עוד מעט נספר איך זה בא, והלבשנו על החוק את ההסתייגות כדי לנסות לתקן את זה, אחרת לא היינו מספיקים. אני באמת רוצה להודות קודם כול לתמיר, יועצי הכלכלי, ראש המטה הכלכלי, על הרעיון ועל העבודה,

העבודה, ההתמדה בדבר. אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת

איך אומרים, עשה לילות כימים? שעשה לילות כימים, החזיר אותי, וחלקנו גם חוויות פרלמנטריות מימים אחרים. ירדנה, טוב שלא דיברנו על האוניברסיטה. אם את היית נשארת, היינו מדברים גם על ימי האוניברסיטה. אני רוצה להודות לסגן השר איציק כהן, שכרגיל עושה עבודה בלתי רגילה, טובה, חשובה, מסורה, לחברי הכנסת ינון אזולאי, משה ארבל,

לשר מיכאל ביטון, שהפעם שיתפנו פעולה.

חבל שאין לנו, אולי עוד תהיה, מי יודע. שיתפנו פעולה כאן למען המטרה. מאחר שהוא ידבר גם על נושא צד"ל, שהוא יזם והוא מלווה את זה, איחדנו את הדברים למען שתי מטרות ראויות. תודה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני, שאישר להניע את הצעד החשוב הזה, לשגית, היועצת המשפטית של הכנסת, שמילאה היטב את תפקידה ואמרה דברים מאוד ברורים שסייעו להתניע את התהליך הזה, לכל הצוות של ועדת הכספים, לאנשי הכנסת כולם, ירדנה, שהבאנו אותך לכאן בשעה כזאת בבוקר. ולכולם, בהחלט אני אומר לכם: עשינו כאן מלאכת קודש. הרי למי אנחנו עוזרים כאן? אנחנו עוזרים לחלשים ביותר, אנחנו עוזרים למי שזקוקים למענק הסוציאלי הזה, עד 15,000 שקלים בחודשיים, שקיבלו אותו. אני עכשיו מקיים סיורים ברחבי הארץ, זאת אומרת, אני מקיים בעשרות עשרות יישובים, עוברים ב-100 מספרות וחנויות, עד המפעלים. אני אומר לכם שהצלנו כולנו, גם הערב, אבל הצלנו מיליון אנשים רעבים מלהתרוצץ כמובטלים ברחובות ללא אמצעים דרך החל"ת והצלנו מאות אלפי עסקים מקריסה. אני רוצה להגיד שהמצב היה קשה, אבל בשנת 2020, אולי זה יפתיע אתכם, קרסו פחות עסקים מאשר בשנת 2019, בגלל הסיוע. לכן, כשאני רואה את כולם מודים ואומרים: אכן, סייעתם, מאוד היה חשוב שלא תהיה פתאום אכזבה לא מובנת ופגיעה וירידה. אני אומר עוד פעם לכולם, יושב-ראש הכנסת וסגן השר והשר וכולם: תודה רבה לכם. תודה רבה לכם בשם האנשים, בשם כל העסקים, בשם מי שמבינים שהמדינה, שזה הממשלה, הכנסת, דואגים להם. איך הם אמרו לי? הפעם לא היינו צריכים לפנות, אתם באתם, אתם התחלתם להעביר את המענקים. אתם זוכרים שהיה לי ויכוח לא קטן עם פקיד או שניים שחשבו שלא צריך לסייע, ואני שיניתי את זה, גם תוך כדי חיכוך, ומאז הסיוע זורם. ולכן, אנחנו עושים. אני רוצה להודות למי שעמד כאן בחזית אולי יותר מכולנו, חבר הכנסת אופיר כץ, שבא מעפולה, נדמה לי שעזב ביקור של ראש הממשלה, בא לכנסת וניווט וניהל את הרגעים הקריטיים של הוועדה. אתה יודע, קריירה פוליטית טובה בטח תהיה לך, אבל תמיד תזכור את הרגעים האלה ואת זה שהובלת כאן בכנסת סיוע, עזרה למי שצריכים אותה. אין דבר ראוי מזה. אין דבר ראוי מזה. למרות שהיו גם ויכוחים וגם דברים, זה שהצלחנו לשכנע כולנו את כל המערכת לעשות את זה זה דבר מדהים. אני כבר אזכור את הלילה הזה, את ליל השימורים החיובי. אחרי זה היום, כשאני אמשיך, כרגע אני אסע הביתה ואחרי זה לצפון, נגיד להם, כולכם תגידו: פתרנו את הבעיה, יש ערבות הדדית.

תודה לכל מי שסייע, והרבה הרבה הצלחה לעם ישראל, לאזרחי מדינת ישראל, על זה שיוצאים לדרך חדשה, המדינה הכי מחוסנת. אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, אנחנו ניפגש, היה שיר שאמרו, נדמה לי שאימא של ציפי לבני שרה: עלי בריקדות ניפגש, אנחנו ניפגש עוד כאן, ולא הרבה זמן,

נדמה לי שזו האימא של לימור לבנת. שולמית לבנת, נדמה לי. לא, שרה הקטנה. שרה הקטנה זו האימא של ציפי לבני. אבל גם אימא של לימור לבנת שרה את זה. אולי היא שׁרה, אבל זאת שׂרה. אני לפחות שמעתי אותה. שׂרה, היא שׁרה על שׂרה, בסדר? אני בקרוב אביא לכאן בשם הממשלה קופסת קורונה בנושא הבריאות, ובסכומים משמעותיים מאוד, וזה מעבר לתקציב, ובשבילי זה הכסף שהכי נכון להוציא, כדי לוודא שיהיו חיסונים לשנים 2022 ו-2023, שגם שם נהיה המתקדמים ביותר בהצלה ובפתיחת המשק. כל שבוע,

חודש של פתיחת משק במקום סגירה שווה עשרות ומאות מיליארדים. כל השקעה כאן תהיה גם בעתיד השקעה נכונה.

תודה רבה. אני כמובן מבקש להצביע בעד החוק היקר והחשוב הזה. תודה רבה לשר האוצר ישראל כץ. כאמור, ההסתייגות שהוספה להצעת החוק הייתה הופכת אותה להצעת חוק תקציבית, אלא שכאמור, על פי המכתב שהקריאה מזכירת הכנסת, שהתקבל ממזכירות הממשלה, הממשלה תומכת בהצעת החוק, לרבות ההסתייגות של שר האוצר שהוספה אליה,

לא יהיה צורך בהצבעתם של 50 חברי כנסת בעד החוק אלא יהיה די ברוב רגיל. חברות וחברי הכנסת, לאחר רבע מאה של עשייה אדירה ומפוארת נפרד מאיתנו היום סגן השר יצחק כהן. זו הזדמנות לומר לך תודה מעומק הלב ומכל הלב בשם כלל אזרחי ישראל, דאגת באמת לכולם לאורך כל השנים בעשייה מקצועית ובהגינות שאין למעלה מהן. אני חושב שאתה יכול להביט אחורה בגאווה עצומה,

על החותם יוצא הדופן שהטבעת בכל התפקידים שנשאת בהם, גם כשר, גם כסגן שר, גם כחבר הכנסת. יש לי הכבוד והזכות להזמין אותך בפעם האחרונה לומר כאן, איך נקרא לזה, סגן השר כהן? דברי פרידה, בבקשה. אם כי בכנסת הזאת אין לדעת, אולי עוד תהיינה עוד ישיבות, אבל זה מה שנקרא ליתר ביטחון. אם נפגוש בך כאן עוד פעם לא נתלונן. תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת,

שאי-אפשר להיפרד מהכנסת אלא בכזה אירוע מכונן של ישיבה של 24 שעות כמעט, שהיו בה כל האלמנטים של עבודה פרלמנטרית, עבודה של הממשלה, עבודה של חקיקה, עבודה של פתרון בעיות. אני לא תכננתי שזאת תהיה ישיבת הפרידה שלי, חשבתי שתהיה איזו ישיבה משמימה, אבל פתאום זכיתי להשתתף בישיבה שבאמת מורכבת מכל המרכיבים של עבודה פרלמנטרית על כל חלקיה, אז משמיים זה הסתדר יופי.

עמדתי על הדוכן הזה לפני 25 שנה. ברוך השם, אני חושב שזו הייתה תקופה מרתקת, תקופה שבה הספקנו לעשות המון המון המון, ברוך השם, יחד עם כולם, יחד עם השרים, יחד עם חברי הכנסת, יחד עם החברים, אנשי המקצוע. אנחנו מצווים להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא: מה הוא רחום, אף אתה היה רחום,

אף אתה היה חנון, באמת להיות קשוב למצוקותיו של הציבור, לקדם דברים, לראות את פני העתיד, לדעת שמה שאנחנו עושים, שיעשה טוב גם לדורות הבאים אחרינו. ברוך השם, אני חושב שהבית הזה עשה המון, המון, המון בעניין הזה. אני מתרגש קצת, בסדר.

על כל פנים, אסיים. כשהכוהנים מסיימים את ברכת הכוהנים, גם השר כהן, הם מפנים את פניהם אל ההיכל ואומרים שם עוד פסוק מפרשת הביכורים: "השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש".

תודה רבה לסגן השר יצחק כהן, ובהצלחה גדולה בכל אשר תבחר לעשות, ושוב, תודה לך בשם כולנו. להצעת החוק, כאמור, אין הסתייגויות, אך הוגשו בקשות רשות דיבור. חבר הכנסת עמית הלוי, איננו, סגן השר משולם נהרי, איננו, חבר הכנסת יעקב מרגי,

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

חבר הכנסת משה ארבל,

חבר הכנסת אוריאל בוסו,

חבר הכנסת יוסף טייב, אף הוא איננו. אם כך, אנחנו עוברים לסיכום הדיון, ואני מזמין את השר מיכאל ביטון להציג קודם כול את החוק המקורי, שהוא מאדריכליו ומוביליו. בבקשה. בוקר טוב, יושב-ראש הכנסת, שר האוצר, חברי הכנסת, בוקר טוב ישראל, רבי יצחק כהן. כותבת ההגדה: מעשה ברבי אליעזר, רבי יהושע ורבי טרפון ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה שהיו מסובין בבני ברק כל הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם: רבותינו, הגיע זמן של שחרית. והינה אנחנו כאן, רבי יריב לוין והרב ישראל כץ והרב יצחק כהן והרב איתן גינזבורג, אחרי שלמדנו תורה כל הלילה.

רגע, עוד נדון בדבר. וחבר הכנסת אופיר סופר, וחלק גדול מהזמן השר דודי אמסלם, אופיר כץ.

אופיר כץ, טוב, 24 שעות, ואפילו רות לנדה הייתה במניין. ואם אנחנו הולכים גם לפורים, שאנחנו חווינו אותו, ונעים לפסח, להגדה, אז יש לנו בפורים גם את חרבונה הזכור לטוב רבי ינון אזולאי, שמצא לנו עץ שהממשלה תיתלה עליו לאיזה תיקון חוק, עץ מסוג אחר לנושא אחר. אני רוצה להגיד לכם מה היה פה בזמן הזה שאנחנו ביחד בלילה הזה, שהוא גם אקורד הסיום של הכנסת הנוכחית. הוא יכול היה להיות אקורד סיום צורם וכואב של פספוס, של ריב ומחלוקת ומדון, ובשעה 20:00 ו-21:00 ו-22:00 ו-24:00 כל הספינה שלנו זזה לאזורים של מחלוקת ואי-הסכמה וביורוקרטיה וקושי לנצח פה אתגר. אני כל כך גאה בכל השותפים שמחצות נעו לפתרון שהביא בשורה ודברים טובים ויפים למדינה ולקבוצות חשובות במדינה. במה דברים אמורים? אנחנו הוזמנו לכאן לאשר את ההסתייגות לחוק, וחשבנו שנסתפק במכתב משותף של ראש הממשלה ושר הביטחון שיבטא את עמדת הממשלה הפריטטית, נביא את זה למליאה, ובא לציון גואל. נתבקשנו ונדרשנו, ואנחנו מאוד מאוד מכבדים את הדרישה הזאת, למרות שניסינו מסלולים פשוטים, על ידי היועצים המשפטיים לממשלה והצוותים לעשות הליך יסודי ועמוק שכלל ועדת שרים לחקיקה, שאנחנו היינו אורחים בה, כי בעצם, יושב-ראש הכנסת, היה בית פתוח הלילה לחברי הכנסת והשרים שנותרו. והתחילה ועדת שרים לחקיקה, גם התחילה קשה, ונגמרה יפה, בהסכמה ובאישור ההסתייגות, ומשם בעצם להזעיק את שרי ממשלת ישראל למשאל טלפוני כדי שהחלטות ועדת השרים לחקיקה יקבלו אישור של הממשלה.

יש שרים שעוד לא הצביעו כי עוד לא התעוררו, אבל רובם הצביעו כבר לפנות בוקר, וגם להם מגיעה מילה טובה, לכל שרי ממשלת ישראל שהיו פעילים הלילה לתת לנו רוח גבית. והינה אנחנו באים למליאה אולי אחרונה לכנסת הזאת,

אבל אם תהיה מליאה נוספת עד יום שלישי, שתהיה טובה לעם ישראל, צריך לעשות. החוק של צד"ל, צירוף לוחמי צד"ל ללוחמי רצועת הביטחון כאות הוקרה, היה מאוד חשוב לנו התיקון הזה, אחרי כמעט 40 שנה, לשר הביטחון וגם הרמטכ"ל וגם ללוחמים עצמם, שהם כבר, כמוני, בגילי 50 ו-60, מעין מלחמה נשכחת ולא מתועדת בזיכְרון ההוקרה של הלוחמים שפעלו באמת בתנאים קשים, עם אובדן של מאות חיילים בקרב ופציעה בגוף ובנפש. ואז באנו ואמרנו שאי-אפשר שאת ההוקרה הזאת יקבלו רק לוחמי צה"ל, ונדרש היה תיקון חקיקה שמצרף את לוחמי צד"ל. לוחמי צד"ל ומפקדי צד"ל גם נמצאים פה, במדינת ישראל, כמה מאות מתוכם, כמה אחרים, כמה אלפים, פזורים ברחבי העולם, מייד מהיציאה מרצועת הביטחון וסגירת רצועת הביטחון בשנת 2000. ואנחנו עושים רק דבר סמלי היום ללוחמי צד"ל, כי אנחנו מצרפים אותם להוקרה, וזה טוב שאנחנו עושים את הפעולה הסמלית הזאת. אנחנו עשינו עוד פעולה, אדוני היושב-ראש, ואנחנו נחנוך במטולה את האנדרטה לזכר לוחמי צד"ל, שתיפתח ממש בחודש הקרוב, היא כבר בנויה והיא בסיום. עוד פעולה, אני קצת מסתכל על עצמנו. אנחנו אומרים: תיקנו עוול. לקח לנו 20 שנה להקים אנדרטה ללוחמי צד"ל, אבל היא קמה. האצנו את הטיפול, וזה בביצוע ובסיום. אנחנו גם נקים, בעזרת השם, באזור מטולה, כנראה, את מוזיאון לוחמי צד"ל, אבל נשלב איתו גם את תקופת רצועת הביטחון, כדי לחנך את הדורות הבאים לתקופה הזאת ולמורשת של התקופה הזאת ולברית הלוחמים שהייתה לנו עם אנשי צד"ל. אבל אני שם פה נושא שעוד לא עשינו אותו, אדוני שר האוצר, אני לא יודע אם אתה רוצה להיות שר אוצר בפעם הבאה, אבל המוניטין שלך הוא שהיית שר תחבורה כמעט עשר שנים, אז זה דווקא טוב.

יש אצל לוחמי צד"ל פערים בקרב הלוחמים הזוטרים והקצינים הזוטרים בסוגיית הדיור, וזה הדבר הכי כואב להם. יש אנשים שממש הסתדרו, בערך כ-200, ויש כ-400 משפחות שהסוגיה הכי כואבת להם היא היעדר דיור. אמרנו כממשלה שניקח איזו תוכנית של ארבע-חמש שנים של פתרון סוגיית הדיור. אני חושב שזה חוב מוסרי שעוד לא ביצענו אותו, וזה של כולנו,

זה דבר שמעל כל פוליטיקה, ממש לסיים נושא. אז עשינו למענם הוקרה ושם, וגם היום עשינו את אות הלוחמים, אבל הסיפור הזה של הדיור, אם נוכל לטפל בו בממשלה הבאה. זה, באשר לצד"ל.

לא מאמין שהצופים בנו מבינים מה קרה פה, אבל בשפה פשוטה, זה הדבר הבא: מביאים חוק שעוסק בצד"ל לוועדת הכספים. לוחם חברתי, ינון אזולאי, אומר: אני עושה רוויזיה, אני עוצר את החוק הזה. שואלים אותו: למה? הוא אומר: כי המאפייה בקריית שמונה בסכנת סגירה. ויש לו זכות, והוא עצר את החוק.

אני מעריך אותו על שהוא נלחם למען המאפייה בקריית שמונה. כולנו נלחמים. כרגע הצלחנו לדחות את הסגירה שלה עד אפריל. יש שם סוגיה של זכיינים עם הסכם במכרז כחוק שאי-אפשר להפר מולם, אבל מצד שני יש סוגיות של מחירים ואפשרות לפגיעה במעסיק של 120 עובדים בקריית שמונה. קיבלנו המלצה של ועדת הכלכלה לבחון במשרד הביטחון את אי-מימוש המכרז עד סוף השנה כדי שייבדקו נושאים שונים והם יגבשו עבורנו המלצה. לעת עתה דחינו את זה לסוף אפריל, חס ושלום שלא יצאו לחג בסכנה של מאפייה סגורה, אבל אנחנו באמת בלב חפץ רוצים למצוא פתרון טיפה יותר ארוך לכמה חודשים, ואפילו פתרון קבוע. כבר נדברתי עם שר האוצר ואמרתי שהמאמץ הזה צריך להיות של משרד הביטחון, הכלכלה והאוצר יחד, כדי שנצליח לבוא ולהגיד אמירה, מהם חודשי ההארכה ומהו פתרון הרצוי על פי הממשלה, ולקחת את האחריות. גם אם יש איזה סיכון משפטי, אם נלך שלושה משרדים בלב חפץ, ביחד, נוכל להביא החלטה סדורה. אני מקווה, אני גם מרגיש, שהבאנו את חוק צד"ל בסוף והבאנו את הדבר הנפלא הזה של אלפי עסקים שיוכלו לחשב את ההחזרים שלהם טוב יותר בגלל ששנת 2018 תיחשב עבורם שנה נורמלית של פעילות כספית, ההתעקשות הזאת, שר האוצר, היא נכונה, היא הגונה, היא עלתה מהשטח, והיא פתרון אדיר לאלפי אנשי עסקים. חבר הכנסת ינון אזולאי עשה את כל הברדק כדי שנדאג למאפייה בקריית שמונה, אז אסור שנביא שתי הצלחות, שזה החוק של צד"ל והעסקים שיקבלו מענקים טוב יותר והגון יותר, ולא נזכור את חרבונה זכור לטוב, שאמר לנו שזה העץ וצריך לפתור את הסוגיה של המאפייה. אני לוקח על עצמי, ואשמח, שר האוצר, אם תזומן אצלך פגישה של הכלכלה והביטחון, לגבש את מדיניות הממשלה, לבשר להם על הארכה נוספת, יותר מאפריל, ושם לעשות עבודה משותפת. אני חייב להגיד שכל הלילה הזה הכול אנשים,

היו רגעים שאתה אומר: זה דם ואש ותמרות עשן וכעסים ועלבונות והקפדות, וזה לא ישב עם זה, ולא ייכנס זה, וזה לא יגיד. ופתאום אנחנו מתעלים בלילה הזה ואומרים: בואו נביא תוצאה. וכולם התעלו, חברי ועדת שרים שהוזעקו ופעלו: חברי הממשלה שפעלו, היועץ המשפטי לממשלה ואנשיו, היועץ המשפטי לכנסת ואנשיו, אנשי המקצוע שליוו אותנו, השרים והח"כים שנכחו פה, יושב-ראש הכנסת, שהיה ברוח: תביאו כל מהלך ואני איתכם, רק תגידו, אני פה, מה שאתם רוצים,

תביאו ממשלה שמתקשרת,

שר הביטחון,

שלא נכח אבל נתן את ברכת הדרך, שר האוצר כאדם מרכזי במהלך הזה, שאמר: הבנתי, לוקח על עצמי עוד פרוצדורה מורכבת, ומנצחים את הביורוקרטיה ומביאים תוצאה. זה אקורד סיום טוב לכנסת הזאת, והרוח הזאת, הקדוש ברוך הוא יברך אותנו שתשרה על הבית הזה, שהלילה הזה יהיה סימן לבאות שאנחנו מסוגלים ביום אחד, בלילה אחד ועדה, מליאה, ועדת שרים והחלטת ממשלה.

כשממשלה רוצה והכנסת רוצה ויש רצון טוב ויש מסירות והבנה של האינטרס הלאומי, הינה, אפשר. אני לא יודע אם שכחתי מישהו, את איתן גינזבורג, שותפי, יושב-ראש סיעת כחול לבן ויושב-ראש ועדת חוקה,

שהיה דרמטי. ובאמת לכל באי הבית הזה, אם זה לקראת חג הפסח, שיהיה לנו חג פסח, שיהיו לנו בחירות מכובדות, שנשוב לעשות טוב לעם ישראל כאן אחרי הבחירות.

תודה רבה לשר מיכאל ביטון. אני מזמין את חבר הכנסת אופיר כץ למילות סיכום אחרונות, ואחריהן נעבור להצבעה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להצטרף לחלק השלישי של השר מיכאל ביטון בנושא המאפייה המרחבית בקריית שמונה. זה באמת נושא, המצב שהם הגיעו אליו הוא נושא

ואני חושב שלא סתם מי שמעורב בזה זה חבר הכנסת ינון אזולאי, שנלחם בשביל זה בוועדת כספים. קיימנו כמה דיונים בנושא, אתה, השר מיכאל ביטון, ואני. אני לא חושב שזה במקרה, שלושתנו מהפריפריה, וזה נושא שחשוב לנו. הבנתי שגם היום הייתה פגישה במשרד האוצר, ואני שמח שעכשיו גם שר האוצר נכנס לתמונה, וביחד, גם אם נצטרך לקחת סיכונים כלשהם, שאנחנו מבינים, לנוכח מה שקרה, שאנחנו באמת צריכים לעשות הכול, ואנחנו מחויבים לתושבים שלנו, לעובדי המאפייה בקריית שמונה, לתת להם ולספק להם את הביטחון התעסוקתי.

אני חוזר ואומר, אנחנו צריכים לעשות הכול ביחד כדי להביא, משרד הביטחון, משרד הכלכלה, אנחנו בוועדת הכספים, היושב-ראש גפני, ועכשיו גם עם השר,

גם אם נצטרך לקחת איזשהו סיכון מסוים, אנחנו חייבים להם את זה, ונעשה את זה, ונעשה כל מה שאפשר בשביל לתת להם את השקט ולא להיות במתח אם מחר-מוחרתיים מאבדים את מקום העבודה. כפי שאמרת, עכשיו הושג הפתרון לטווח הקצר, אבל אנחנו מחויבים לתת ולמצוא את הפתרון לטווח הארוך, שיוכלו לקום לעבודה בראש שקט, להביא פרנסה הביתה, וגם אני באופן אישי מחויב לנושא, ואני מקווה שנמצא את הפתרון במהרה.

תודה רבה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. מי שמקומו למעלה יוכל להצביע גם מכאן, מהמליאה. כאמור, הצעת החוק, נוכח הודעת מזכיר הממשלה כפי שהוקראה על ידי מזכירת הכנסת, איננה נחשבת להצעה תקציבית, והיא טעונה רוב רגיל בלבד הן בקריאה השנייה והן בקריאה השלישית. על כן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (תיקון), התשפ"א 2021, כנוסח הוועדה, לרבות ההסתייגות של שר האוצר, שנכללה בו. הצבעה. סעיפים 1 3 התקבלו. אם כן, בעד, חמישה, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק אנשי צבא דרום לבנון, לא, נקלטה. השר ביטון הוא לא חבר הכנסת. אם כן, אני קובע שהצעת חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (תיקון), התשפ"א 2021, התקבלה בקריאה השנייה. מכאן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית.

חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (תיקון), התשפ"א 2021, נתקבל. אם כן, בעד, חמישה, אין מתנגדים, אין

לפיכך אני קובע שהצעת חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (תיקון),

חברות וחברי הכנסת, תם סדר-היום. ישיבה זו נעולה.